צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הצעה לסדר שלא קשורה לנושא הדיון. זה השבוע הרביעי שהלימודים במכללות להשכלה גבוהה המתוקצבות לא מתנהלות כסדרם. עכשיו הצטרפו לשביתה הזאת גם עוד 30,000 סטודנטים. 1,300 מרצים

שמבקשים כבר תקופה ארוכה בסך הכול לנהל משא ומתן בתום לב עם האוצר והמועצה להשכלה גבוהה והדבר הזה לא נענה. אני חושב שזה משהו שכבר מצריך את התערבות הוועדה בהקשר הזה. הרי בסוף זה מגיע לכסף. לא יכול להיות ששר החינוך מתעלם לחלוטין משביתה של 1,300 מרצים ו-30,000 סטודנטים. אני ממש מבקש את ההתערבות שלך בעניין הזה, לפחות כדי להושיב את הצדדים למשא ומתן. מישהו מהמרצים נמצא כאן? כן. אם תיתן למישהו מהם לומר כמה מילים.

בבקשה. אני פרופסור דן לוי מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו ואני חבר הנהלת המועצה המתאמת של ארגוני הסגל הבכיר במכללות. עשו לנו משהו שאי אפשר להגדיר אותו אחרת מאשר מעשה נבלה. חתמו אתנו על הסכם עקרונות להסכם קיבוצי ואחרי כן חתכו את המשא ומתן, זרקו אותנו ומנסים להכתיב לנו הסכם חד צדדי שסוטה מההסכם עליו חתמנו.

עומדים מולנו יושב ראש ור"ם, פרופסור בידרמן, שירה נבון מה-ות"ת, מהוועדה לתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, עומד מולנו מר קובי בר-נתן, הממונה על השכר באוצר, וכל שלושת הגורמים האלה מתעלמים מאתנו ומשתפים פעולה להכתיב לנו הסכם חד צדדי. היום נכנסו לשביתה, כבר מרוב יאוש, כשהם רואים שסימסטר א' הולך סליחה על הביטוי פייפן, 30,00 סטודנטים שמיוזמתם הצטרפו לשביתה. יפה זילבר שץ, היא פרטנר? היא לא נראתה בחדרי הדיונים.

אני רואה בסדר היום שהיא תהיה אצלי השבוע ואני אתחיל לדבר אתה. עכשיו אנחנו ב-25

לחגיגת המכללות הציבוריות. זה אחד ההישגים החברתיים הכי גדולים של מדינת ישראל. איך זה שנותנים להרוס את המפעל הזה? תודה רבה לך.

אני יכולה להצטרף לתמיכה בהצעה לסדר ולדברים. אנחנו סומכים את ידינו עליך.

אני יושב אתה על פי בקשתה על נושאים אחרים. אני אדבר אתה. אנחנו הבטחנו להם אתה לא חייב לקיים וזו הסיבה שבאנו לכאן, לוועדת הכספים ולא רק לחינוך, כי אמרנו שגפני יכול להיכנס לעובי הקורה ואנחנו תולים בך תקוות לפתור את העניין לטובת כל הצדדים. תודה רבה אבל בינתיים אני רוצה ללמוד את זה ולראות. צריך להושיב את הצדדים. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר היום. צו תעריף המכס והפטורים. מי מציג את הצווים? אני מבקש להציג את שלושת הצווים. אני אציג באופן כללי ואחר כך ניכנס לפרטים. אנחנו נתבקשנו להציג צווים בהם יבוצע מתווה מס שייתן תמריצים לאביזרי בטיחות במיסוי על רכב דו גלגלי ולמעשה גם תלת גלגלי. שר האוצר חתם על הצווים האלה בסוף חודש אוגוסט. הצווים האלה עברו כמה גלגולים. התקנות האלה עברו כמה גלגולים והן בעצם מחולקות לשני חלקים. חלק אחד קובע את המתווה של מס קנייה בהתייחס לנפח והספק של המנועים של הדו גלגליים, והחלק השני מורכב מטבלאות. האם המס על הרכב הדו גלגלי עולה?

בטוטאל, אנחנו פחות או יותר נשארים עם אותו הדבר.

תאפשר לי להסביר. בבקשה, תסבירי אבל תשתדלי להפריד לי בבקשה את נושא הבטיחות מנושא המס. אני מקווה שאני אצליח להיענות לבקשות. החקיקה כאן מורכבת משני שלבים. שלב אחד הוא בעצם טבלה שמציגה את שיעור מס הקנייה בהתייחס לנפח והספק של כל אחד מהרכבים, והחלק השני מתייחס לטבלאות שנותנות הקלות לאביזרי בטיחות. זה דומה להוראת השעה שקיימת היום. מה שאנחנו שינינו, אנחנו בעצם שינינו את המתווה של סכומי ההקלות שניתנים במס קנייה לאביזרי בטיחות שונים כאשר לצורך העניין לקחנו בחשבון שמערכת בטיחות שהיא ה-ABS ברוב כלי הרכב הפכה להיות מערכת חובה ולכן עם הזמן חשבנו שפחות יש צורך לתמרץ אותה מבחינת דיני המס ונכון להסיט את הטבות המס שניתנו למערכת הזאת למערכות אחרות שאנחנו רוצים לעודד את ההבאה שלהם לארץ ברכבים נוספים, כדי להגביר את הבטיחות. התיקון הזה עבר כמה גלגולים מבחינתנו כאשר לקראת הפרסום שלו בסוף אוגוסט אנחנו קיימנו כמה וכמה פגישות, דיונים ושיחות רבות עם נציגי האיגוד של הרכב הדו גלגלי, כאשר מה שאנחנו שמענו מהם וזזה חשוב וצריך לשים את זה על השולחן זה שהם ביקשו, ואני חושבת שיש בזה הרבה טעם,

זאת אומרת, הענף ידע לאן אנחנו הולכים לתקופה, לפחות בינונית קדימה, לתקופה של שנתיים-שלוש, שהם ידעו מה מתווה המס המוצע כדי שהם יוכלו להתנהל מול הספקים שלהם מחוץ לארץ. בנוסף היו להם כל מיני הערות לגבי המעברים החדים בהתחלה שעשינו בנושא של הרפורמה הזאת ואנחנו, בעקבות השיחות איתם, הגענו למתווה מדורג בתוך מה שאנחנו מבקשים היום לאשר.

עם איגוד הרכב הדו גלגלי.

ממצב שבו אנחנו הצגנו איזושהי רפורמה, אנחנו הגענו לרפורמה שהיא יותר מתונה ובעצם יוצרת מקרה מדורג של הפחתה בהקלות שקיימות היום לצד הוספת הפחתת שכיום לא נמצאות בתוך החקיקה. זה באמירה כללית. אם אתם רוצים שניכנס לרזולוציות עכשיו, למערכות עצמן, נטליה תציג אותן בצורה יותר מסודרת. שאלה. זה נוגע גם לאופניים חשמליים? לא. מדוע לא? אופניים חשמליים הם לא על השולחן כרגע.

מדברים על כלי רכב דו גלגלי. הרי זה כלי רכב לכל דבר ועניין. הם לא כלולים ברפורמה הזאת. הם לא חלק מהרפורמה הזאת. זה נושא אחר. אתם שלחתם מכתבים. שלחתם אלי מכתב בימים האחרונים. גברת סביון אומרת שהיא ישבה אתכם והגעתם להסכמות. לצערנו לא הצלחנו. אני יושבת ראש איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי.

תודה כי הכול נעשה ברוח נעימה וטובה.

אני מתנגד. מתנגד?

הממשלה מביאה אותן. יש כאן כמה אמירות שצריכות להיות כלליות ואז באמת לרדת אולי לנתונים שלדעתי הם פחות רלוונטיים כרגע. הרוח הכללית היא שיש גודש, 56 מיליארד, וזה המסמך האחרון שהוציא משרד התחבורה. עד היום כשהיינו באים אל כבודו, לוועדה, היו מציגים לנו ואומרים שאין נייר מדיניות בנמצא והיינו צריכים להיאחז בכל מיני מחקרים מן העולם ביחס לפתרון, קטנועים ואופנועים כפתרון תעבורתי וכפתרון שיכול למנוע את הגודש ולטפל בו. רק אתמול ציטטו את מנכ"לית משרד התחבורה שאומרת שעד 2030 היא לא רואה פתרון לבעיות הגודש ואנחנו נמצאים בתוך הצנרת של הבעיה הזו, אז דו גלגלי,

לא אופניים חשמליים, אותם אנחנו מייצגים, אופנועים וקטנועים, כאלה שיש להם ביטוח, כאלה שלומדים את כללי הדרך, כאלה שעוברים טסט ותחזוקה - אנחנו פתרון ריאלי,

אנחנו בעד מערכות בטיחות ולכן דיברו אתנו. מתווה שעשו יחד עם משרד התחבורה דיבר על עידוד מערכות בטיחות והוא חשוב אבל הפרשנות שניתנה על ידי רשות המסים היא לדעתי, לא נעים לי לומר ואני רוצה להיות מנומסת, חול בעיניים. ישבו כאן לפני שנה בוועדה ואמרו שייתנו הפחתה, כשם שנתנו הפחתה לחולצי הפקקים כאשר מ-40 הורידו ל-25 כי הבינו את זה כאן בוועדה ובסופו של דבר הגיעו להבנה שהמיסוי צריך לרדת, ניתנה כאן החלטה,

יש לנו את הפרוטוקולים ואדוני בוודאי יודע, ללכת לעשות שיעורי בית ולראות איך עושים הפחתה לבינוניים, לאלה שמגיעים מהפרברים למרכזי הערים.

כי שם הגודש הנוראי וכולנו יודעים זאת. אמרה רשות המסים שהיא תלך, תעשה תכנית כללית ותיתן גם לזה מענה. הלכו ועשו תכנית כללית, חיברו את זה עם מערכות בטיחות, שזה דבר נפלא, מערכות בטיחות, פרויקט שהוביל משרד התחבורה וכמובן שאנחנו בעד הדבר הזה, אבל התרגום שעשו והחיבור שעשו יצא גרוע. אין לי דוגמה אחרת חוץ מאשר לומר שהתכוונו ללטף כלב מול כיוון צמיחת השיער. האם המיסוי עלה? לקחו את הכול ונתנו פירורים. הצו החדש בשלוש פעימות. פעימה ראשונה סטטוס קוו, מונח שכולנו מכירים. בעקבות דיונים באמת הצלחנו לעשות כך שלא יהיה הרבה יותר גרוע כי אף אחד לא רוצה להעלות מסים. פעימה ראשונה היא לשנה ומיד אחריה באות שתי פעימות שיעלו את המסים. בלי קשר כמובן שלא טיפלו בבינוניים. ואם יש לנו את התלת גלגלי שהוא מאוד בטוח והייתה עליו הטבה משמעותית ובפרוטוקול דיון קודם אומרת נציגת רשות המסים בתשובה לאדוני חבר הכנסת מיקי לוי שאומר שהכלים הבינוניים יציבים, ואז היא עונה לו: נכון, לעניין היציבות יש הפחתה שנתנו לכלים התלת גלגליים, וזה הפתרון. אבל את זה היא לקחה. אם כן, מה הולך כאן? אני לא מבינה מה הולך כאן לא בפן של ההתנהלות ולא בפן הפוליטי. אני כנראה בחיים לא אהיה פוליטיקאית אבל זה לא ברור לי. יש כאן שלוש פעימות. אם אני מבינה נכון, הפעימה הראשונה שהיא עד סוף 2019, אתם מסכימים לה. אבל היא לא נותנת מענה לבינוניים. נשים לרגע בצד את הבינוניים.

זו בעיה שחבר הכנסת מיקי לוי העלה עוד בדיונים הקודמים ולא קיבלנו לזה פתרון. זאת אומרת, יש לכם תשובות אבל פתרון לזה אין. נכון מאוד. הפעימה הראשונה, אתם חיים אתה. פלוס פתרון לבינוניים ואנחנו חיים.

הבינוניים, זה בנפרד. אפשר להפריד את מערכות הבטיחות מהבקשה הכללית? יש כאן שלושה צווים. אתן יכולות לומר לנו כל צו מה הוא ובמה הוא עוסק? אני אסביר את הצווים. הראשון הוא הדבר הקל. הוראת השעה הקודמת שהסתיימה ב-30 ביוני, הסתיימה ונתנו שלושה חודשים. עד סוף אוגוסט . עד סוף אוגוסט. בעצם גם היא הסתיימה. כבר עברנו את התקופה הזאת. אוגוסט כבר עבר, ולכן צריך להאריך את זה? לאשר את זה. בתחילת ספטמבר יתחיל סיפור חדש וזה בעצם הצו השני והשלישי שנכנסו באותו יום. הצו השני שעליו חשבנו מלכתחילה, הוא מקבע את המצב של קבוצות נפח המנוע וההספק, אותו מיסוי לפי שיעורי מס מ-25 אחוזים עד 70 אחוזים בצורה מדורגת. זה הדבר הראשון. זה החלק הראשון שלו. החלק השני אומר שיש לנו כאן מערכת בטיחות חשובה שתמרצנו אותה

אבל הפכה להיות חובה. אין שום סיבה לתת כסף למערכת שהיא חובה ולכן את הכסף הזה לוקחים ומעבירים למערכות אחרות. זה הצו השני. הצו השלישי הוא לאחר שישבנו עם הצדדים והגענו להסכמות ושמענו את הטענות.

נכון שזו מערכת חובה, נכון שאין סיבה מבחינת המדיניות לתמרץ אבל זה נותן מכה קשה מדי בזמן קצר מדי ולכן בואו

נכון שאנחנו מתמרצים מערכת שהיא גם כך חובה וזה מבחינה מסוימת בזבוז, מבחינה כלכלית, אבל זה מאפשר ליבואנים להתארגן בלי לפגוע במחירים. התמרוץ למערכת ה-ABS היא רק עד סוף 2019?

רק בפעימה השלישית הוא נעצר. רק בפעימה השלישית זה יורד. בסף 2019 הוא נקבע ב-610 שקלים. מה קורה אם לא מצביעים על הפעימות האלה?

קורה מצב כזה: שיעורי המס משתנים, אנחנו הולכים למיסוי לפי קבוצות נפח מנוע. זאת הוראת הקבע. מ-40 אחוזים ל-70 אחוזים. צריך לומר שה-25 אחוזים הם בתוך הצווים האלה. לא יהיה בכלל. תהיה העלאת מס גורפת של כ-20 אחוזים. גם בתוך ה-40 אחוזים. למה תמיד ברגע האחרון כדי שאנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה?

לא תצביעו זה יקפוץ ל-70 אחוזים.

יש לי שאלה. רגע. הוא ביקש קודם. אדוני היושב ראש, לא מזמן חוקקנו חוק כאן בכנסת ישראל, אני היוזם שלו, שמפחית בעלויות הביטוח במטרה לקדם ולעודד נסיעה ברכב דו

באין ספור דברים שרצינו לעשות. אנחנו במדינת החלם שלנו, שבדרך כלל היא עושה עבודה טובה אבל לפעמים היא גם קצת עושה פעולות חלם, יד אחת נותנת ויד אחת לוקחת בחזרה.

יעלה את העלויות בנושא רכב דו גלגלי. הוא מוריד.

הלכה למעשה הוא מעלה. זה יגרום לאנשים לשלם יותר כסף בגין הכלי הדו גלגלי שהם ירצו לרכוש. זה אומר שפחות אנשים ירכשו רכבים דו גלגליים וזה אומר שיותר אנשים ייסעו בדרכים אחרות שיעלו יותר כסף למדינה בסופו של תהליך. לכן אני אומר שהעובדה שזה מגיע אלינו עכשיו בדקה ה-90, לא צריך להרתיע אותנו. אפשר לקרוא לרשות המסים לחזור הביתה, לעשות שיעורי בית ולחזור לכאן עם תקנות מסודרות יותר ומחודשות שיוכלו לעזור לציבור להמשיך לרכוש כלים דו גלגליים כפי שאנחנו מעודדים אותם לעשות כמדיניות ממשלה.

זה לא מגשים את המטרה הזאת. זה לא מגשים את מטרות הממשלה ומדיניות הממשלה. לכן אני מקווה שתוכלו למצוא פתרון לעניין הזה. זה שאנחנו הפעלנו את הצו מחודש ספטמבר, אז אמנם היו חגים, אבל יש את חודש אוקטובר ויש לנו נתונים מלאים לאחר שהצו פועל. אני יכולה להציג את הנתונים שמראים שאין עלייה בתחום המס הממוצע,

מה שרשות המסים אומרת, הוא תמיד נכון ומדויק.

זאת הפעימה הראשונה. הפעימה הראשונה, גם הם אומרים שהם עומדים בה. לפעימה הראשונה, גם הם מסכימים שזה נכון.

בפעימות הבאות, אנחנו נראה איך השוק מגיב. לפי שעה נראה שבנינו מתווה מאוזן ונכון. אם נראה שיש איזושהי בעיה והשוק לא מגיב כפי שציפינו, נוכל לשבת ולחשוב על זה. כרגע זה מה שאנחנו מאמינים שהוא נכון וזה מוריד מסים ומקדם בטיחות. אנחנו באמת שוברים שיאים לצערי בתאונות של אופנועים. השאלה היא האם בחסות אמצעי הבטיחות עולה המיסוי. בפעימה שנייה ושלישית, כן. התשובה החד משמעית - אני חושבת שנטליה כרגע אמרה את זה מאוד ברור היא שהמיסוי כרגע לא עולה. לא כרגע, ב-2020. אני מנסה לענות. אנחנו לא יכולים לדעת מראש, אנחנו לא נביאים. הלא השאלה אם המיסוי יעלה או לא תלויה ברכבים שיגיעו לכאן. אין כאן רפורמה של העלאת מסים. זאת לא רפורמה כדי להכניס הכנסות למדינה. כרגע הרפורמה היא פחות או יותר מאוזנת, אולי עם הפחתה קלה אפילו ב-2019. הכוונה היא באמת לחלק את ההטבות שאנחנו נותנים בהקשר של אביזרי בטיחות ולשים אותם במקום שבו הרפורמה מצליחה לעודד שינוי התנהגות שאנחנו כמדינה רוצים לעודד אותה. גם אמרנו את זה בכל השיחות שלנו. אנחנו מבינים שהשוק רוצה לדעת מה אנחנו רוצים, מה התכניות שלנו ולכן אמרנו שנשים רפורמה לשלוש שנים קדימה כדי לייצר ודאות הכי טובה שאנחנו יכולים כרגע לייצר. אנחנו התחייבנו ואני חייבת לומר שבעניין הזה היבואנים שיתפו אתנו פעולה בצורה יוצאת מגדר הרגיל במובן הזה שהם העבירו לנו נתונים כדי שבאמת נוכל לבדוק מה קורה למחירי הרכבים ואיזה סוגים של מערכות מגיעות אבל גם הם כנראה לא יודעים לומר עד הסוף מה יקרה ב-2020 וב-2021.

לא ברפורמה שמחפשת מימון ותוספת מסים למדינה. היא רפורמה שצריכה לעודד התנהגות שאנחנו רוצים ולכן אמרנו ואנחנו ממשיכים לומר שאנחנו במהלך 2019 נמשיך לבדוק את עצמנו, נמשיך לבדוק מה קורה מבחינת השינויים שקורים ביבוא. אנחנו תמיד קשובים ומוכנים לשמוע גם מה התכניות. אם אנחנו נראה שהרפורמה הזאת לא מביאה את מה שהיא צריכה להביא או יוצרת העלאת מסים, אנחנו נבחן את הדברים. לכן אנחנו חושבים שכרגע נכון ללכת במתווה שאנחנו מציעים.

אנחנו ממשיכים לנהל את התקשורת הזאת כדי באמת לייצר ניטור נכון למדינה. התלת גלגלי, למה אתם לוקחים? לא לקחנו.

אתם אמרתם, ואני טענתי את זה גם בפעם הקודמת, שהתאונות שעושים הדו גלגליים עולות יותר כסף מההקלות שאתם נותנים לתלת גלגלי. היה 3,000 ולקחתם את זה. עשיתם מדורג. את יודעת שזה היה מובא למחצית הסכום. דבר נוסף. בפעם הקודמת שכנעתם אותי להצביע בעד ואני צעקתי כאן מכאן ועד הודעה חדשה ואמרתי שאתם התחייבתם להביא

מקל על דו גלגלי ירוק. שלחתם לי איזה מכתב שמעליב אותי. חבל שלא הבאתי אותו לכאן.

נבחן, נעשה. לא עשיתם כלום בדו גלגלי הירוק.

ב-2019 נגמר המיסוי על רכב ירוק. לא תהיה כאן כנסת. עד שתוקם ממשלה לא תהיה ועדה. כל ההקלות האלה על הרכב הירוק יימחקו. לכן אדוני, אני לא מוכן להצביע על כלום עד שלא יוארך על הרכב הירוק לעוד שנתיים לפחות,

2019 כי בנפשנו הדבר. אני מצביע על הכול נגד אם אתם לא תביאו לי הקלות על דו גלגלי ירוק. התחייבתם לכך ולא עשיתם כלום. אפשר להוציא כאן את הפרוטוקול ולראות. התחייבתם על דו גלגלי ירוק ולא עשיתם כלום.

אני רוצה לענות. בדו גלגלי ירוק, מה שכרגע קיים זה שיעור אפס לרכב חשמלי. אני מדברת על אופנועים חשמליים. גם אופניים אבל זה לא נושא הדיון. לכמה זמן הצו? זה קבוע. שיעור אפס לחשמלי, זו הוראה קבועה ולא הוראת שעה. על אופניים.

היא אומרת על דו גלגלי. על אופנועים וקטנועים. זה שוק שהוא עוד שוק בוסר. אם זו התשובה, זו התשובה טובה. אני מתנצל. בנוגע למדרגות כמו שיש ברכב נוסעים וברכב מסחרי, כרגע אין היתכנות תפעולית.

אמרת את זה. תאריכו בשנתיים. אמרת לחבר הכנסת מיקי לוי שהרכב הדו גלגלי הירוק,

על החשמלי.

זה הירוק. מקובל.

אני מבקש לענות מה עם הארכת הצו על רכב ירוק שנגמר ב-2019. לא תהיה כאן לא ועדת כספים ולא כנסת והם צריכים להאריך את זה בשנתיים כי אחרת המיסוי הירוק יהפוך למיסוי רגיל בהתאם לנפח האוטו או למחיר שלו. זה דיון אחר. מה תעשו עם זה? אנחנו עובדים על זה.

אני לא מקבל את זה. לשכת המסחר, הענף הדו גלגלי. אני רוצה להתייחס לכמה דברים במקרו וגם לאמירות של החברים מרשות המסים. קודם כל, לפני שנה היינו כאן, לפני נושא מערכות הבטיחות. עשינו מהלך של הפחתה של הכלים העירוניים הקטנים, אלה של כמעט 90-80 קמ"ש ורשות המסים התבקשה להפחית את נטל המס גם על הכלים של חולצי פקקים בין-עירוניים, מפתח תקווה לתל אביב, מנתניה לתל אביב וכולי. עברה שנה, מוגש צו שאין בו זכר לדבר הזה. אנחנו בעד מערכות בטיחות אבל עת אנחנו ישבנו אתכם,

שהפעימה הראשונה טובה אבל כבר עכשיו אנחנו יודעים שהמערכות האלה שנכללות בצו עוד לא בשוק בהיקפים כאלה. למה הדבר דומה? שרשות המסים תבוא ותאמר,

אני לא רוצה לתת לרכב הטבה על שש כריות אוויר, אני אתן לעשר, אבל באיזה כלים יש עשר כריות אוויר? במרצדס S-500 ובוולבו. זה מה שקורה. מה אתה מציע? מה שכבר הצענו ונדחינו, אגב ההסכמות שלא היו. אנחנו הצענו להאריך את הפעימה הראשונה בשנה נוספת כדי לתת זמן כי כבר כרגע זה לא ברור. לפחות שנה נוספת, אם לא שנתיים. ולהיות עם היד על הדופק בעניין המערכות האלה, מתי הן נכנסות, מתי הן זמינות. את המידע שהמערכות האלה לא בשלות עדיין ברמה הטכנולוגית בשוק, אנחנו כבר העברנו. נעביר הלאה. מסרנו לרשות המסים בשקיפות מלאה ואמרנו להם שזה מוקדם מדי. למרות זאת קיבלנו צו שאין בו שום התייחסות לדרישת ועדת הכספים בנוגע להקלה על הבינוניים ויש בו כבר גזרות שהולכות להיכנס בהקדם.

האם משרד התחבורה יכול לומר שמתאריך איקס לא ייכנסו לארץ כלי רכב ללא מערכות הבטיחות האלה והאלה? אנחנו כרגע לא רוצים להטיל איזושהי חובה.

הרי ברגע שייכנסו מערכות הבטיחות, הוא אומר שזה בסדר וזה בנפשנו. אני יכולה לומר שכל מה שעשינו ברכב יחד עם רשות המסים מ-2013, זה עובד יפה מאוד. אנחנו ראינו שבהתחלה זה התחיל מחדירה של אפס אחוז, אחוזים בודדים של מערכות, והיום אנחנו נמצאים כמעט ב-80 אחוזים וב-100 אחוזים במערכות מסוימות.

כן גרמנו לאיזשהו שינוי התנהגות גם אצל היבואנים וגם אצל הלקוחות. אנחנו רוצים לעשות את זה. ברגע שהתחלנו את הרפורמה עם רשות המסים ברכב, התחלנו לעבוד ביחד גם על הרפורמה בדו גלגלי. לדעתי אנחנו באמת עובדים בשיתוף פעולה מלא. יחד אתם בחנו את כל המערכות האלה ואני מאוד שמחה שאנחנו נמצאים כאן כי באמת הנושא של השקיפות חשוב בעינינו. אמרתם ש-אירו 4 ייכנס מתאריך זה וזה. אירו 5 ייכנס מתאריך זה וזה. היום אנחנו כבר באוטובוסים באירו 6. למה אי אפשר לעשות את המגבלה הזאת? אנחנו עובדים בהתאם התקינה האירופאית. אנחנו בדרך כלל לא מנסים להקדים את התקינה האירופאית. התקינה האירופאית היא עוד לא שם? ברכב אנחנו כן נתנו חובה לפני הכניסה של החובה בתקן האירופאי, בגלל שיש אפשרות להתקנה מקומית. במערכות באופנועים, לפי דעתי, חוץ מהמשכך היגוי, אין התקנה מקומית. לכן הכול תלוי יצרן.

מה התשובה לגבי הרכב הירוק? מה אתם עונים על זה?

זה לא נושא הדיון. אני מחבר מין בשאינו מינו. הכוונה המלאה שלנו היא להמשיך את המיסוי הירוק שזאתצ רפורמה מאוד מוצלחת.

מתי תהיה תשובה? אני רוצה לרשום אצלי תאריך. לא תהיה כאן כנסת ולא תהיה כאן ועדה. הוועדה נמצאת.

אחד הנושאים שמונחים על השולחן ואנחנו עובדים כדי לגבש מתווה שנראה לנו שיהיה נכון. זה יגיע לכאן. אנחנו לא ישנים על זה. הנושא הזה מטופל אצלנו. ברגע שיהיה לנו מתווה שהוא מסוכם ואנחנו יכולים להגיש, נגיש אותו. אנחנו לגמרי ערים לשוק הזה של הרכב, גם בדו גלגלי וגם בכלל, לצורך של כל השחקנים בשוק בוודאות ובידיעה לאן השוק הזה הולך. אנחנו מטפלים בזה. אני חושבת שאם אנחנו רוצים את הדיון הזה לסיים באיזושהי ודאות, חבל לכרוך את הדברים וסתם להריץ אותנו הלוך וחזור. את רוצה שאני אומר לך את האמת? רק את האמת. תמיד אומרים כאן את האמת. הכנסות המדינה מדלק, מהבלו,

ויש לי חשש כבד בלב שאתם הולכים להרוג את האזרחים עם כלי רכב חשמליים. אני אומר את זה חד משמעי, 26 מיליארד שקלים, אם אני לא טועה, אלא אם כן המספרים השתנו. מה 26 מיליארד שקלים? בלו על דלק. ברגע שנכנסים חשמליים, הלך הכסף. הכנסות המדינה. הגודש עולה הרבה יותר. לא סתם אני נלחם על זה. אני מציע שאנחנו נאשר את הפעימה הראשונה. לגבי הפעימה השנייה, אנחנו רוצים גם לדעת. זה לא בצו הפחתה. זה לא בצו שמעלה מסים. אתה מדבר על הפעימה הראשונה, אתם מדברים על מה שאמור להיכנס לתוקף מה-1 בינואר 2018?

פסקה (3) אצלך. את בצו של הוראת שעה מספר 21. פסקה (3).

מאשר את הפעימה הראשונה. חבל שהלכו אנשי האקדמיה כי הצו כל כך מסובך, הם היו עוזרים לנו להבין. זאת הוראת הקבע שלך וזאת הוראה מפחיתה. הוא מצביע על שתי אלה. הוא לא מצביע על הפעימה השלישית. הוא רוצה עד 2019 לעשות דיון נוסף. הוא מאשר לשנה?

אישור של שתי אלה, הוראת הקבע והוראת השעה עד סוף 2019. בינתיים יתקיים דיון. על הצו השלישי, כמו שביקשתי, לא מצביעים. כן. יש לי כמה ברירות. אי אפשר להצביע רק על זה. מה בכל זאת את מציעה? אני אגיד לך. יש כמה ברירות. ברירה אחת היא לבוא עם נוסח, רכז הקואליציה בוועדת הכספים מיקי זוהר יצביע נגד וזהו. להצביע נגד וזהו, אני לא חושב שזה נכון מכיוון שאז אנחנו חוזרים לקבע ובעצם אנחנו גורמים להעלאה. אני לא רוצה לנתק את הדיאלוג אתכם. העלה מיקי לוי את מה שהוא העלה. אני מבקש שאנחנו נאשר את הפעימה הראשונה עם כל מה שנלווה לעניין הזה וזה יהיה עד סוף שנת 2019. בינתיים אני מבקש לקיים דיון גם לגבי ההמשך וגם לגבי הנושא של הרכבים החשמליים. אני רוצה לכרוך את כל הדברים יחד. מבחינתכם לא קורה שום דבר. ממילא אתם ביקשתם את זה.

אתם מבקשים שהיום נאשר גם העלאה של 2020 או סוף 2019. 2020, זאת עדיין הפחתה. אני אומרת שוב. הם מנסים לומר לך שאם אתה מצביע אך ורק על פסקה (3) שעוסקת בפעימה הראשונה עד סוף 2019, זו הפחתה. לוועדת הכספים אין סמכות להצביע על הפחתה לפי פרשנות רשות המסים. לכן הם אומרים שאין לך על מה להצביע כיוון שאתה יכול להצביע רק על צווים שיש בהם משום העלאה. אני שואלת אתכם

כדי לייצר את ההפחתה הזאת הוא יצביע גם על הוראת הקבע החדשה שאתם קובעים.

הם צריכים את אישור הוועדה לפעימה השנייה והשלישית. אבל ברקע יש התחייבות שלנו ואני חושבת שבעניין הזה גם אם היו לנו ויכוחים, צריך לזכור שאנחנו מתחייבים כאן לבדוק את המציאות בשטח. אני אומרת שוב שאין מצב שהוא מעלה מסים בתפיסה. אנחנו נבדוק את המציאות בשטח, כולנו. אני חושבת שגם בשביל הענף חשוב שתישאר הוודאות הזאת ולבחון את המציאות. בעניין הזה אנחנו צריכים להקשיב ולשמוע.

אבל אני לא אומר לכם ללכת ולא לחזור.

אני לא יכול עכשיו להעביר את ההעלאה .

אני חושב שאנחנו כן צריכים להצביע. זה עדיין חד משמעית הורדת מסים. למעשה יש לנו עד דצמבר עם הצו הזה? אם הוא מאשר לכם עכשיו רק את שני הצווים האחרים, את הצווים הטכניים כפי שנקרא להם. אנחנו באיזשהו שלב ביניים קופצים להוראת קבע. אבל יש לנו עד דצמבר לפי הספירה שלי. יש לנו עוד שבועיים-שלושה כדי לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות עם ההוראה הזאת? אני חייבת לומר משהו. חלק מהסיבה שאמרנו שאם יש מקום לבחון את הפעימות הבאות זה כדי לראות איך השוק מתנהג. אלה דברים שגם עד סוף השנה הזאת אנחנו לא נהיה יותר חכמים במובן הזה. אם אנחנו רוצים לייצר כאן שינוי התנהגות, אנחנו צריכים לתת לשינוי ההתנהגות לקרות ולייצר איזושהי מוטיבציה לקנות את מערכות הבטיחות החדשות כי אחרת בוודאי שלא נייצר כאן שינוי התנהגות. אני אומרת שוב שיש כאן מתווה של שלוש שנים שמייצר ודאות. יש כאן אמירה שלנו, אני לא יודעת כמה פעמים היא כתובה, שאנחנו נבחן את המתווה ונראה איך השוק מתנהג, יש כאן אמירה שזאת לא רפורמה שאמורה להעלות את המיסוי. אני חושבת שמבחינתנו שמנו על השולחן את כל הדברים וגם יש כאן הסכמה על העקרונות של כל המחליטים וגם של כל הצדדים בשולחן הזה. שמענו גם את כל האמירות למיסוי שלא קשורות לצווים האלה שאנחנו מביאים וגם לגביהן אמרנו שכרגע הן על השולחן.ף צר לי, אבל זה לא נכון. אני חושבת שגם בהיבטים הטכניים וגם בהיבטים המהותיים,

אני לא אומר כלום. אני רק אומר שאתם תצטרכו לבוא לכאן ולומר מה אתם עושים עם הפעימה השנייה והשלישית. בעוד שבועיים לא נהיה יותר חכמים. אז תבואו בעוד חצי שנה.

אני לא הולך לאשר עכשיו העלאה, אחרי שביקשתי מכם את הנושא של הכלים הבינוניים להפחית. אבל מדובר בהפחתה. ביחס להוראת קבע, זאת הפחתה. אתם רוצים שאני לא אצביע? לחכות עם זה? אני רוצה להצביע ושתבואו לכאן מתי שאתם יודעים לומר לנו מה עם הפעימה השנייה והשלישית. אז לתת תשובה גם על הנושא של הכלים הבינוניים. אנחנו אומרים שוב שכרגע הפעימה השנייה והשלישית, ניתן להגיד עליה דברים שונים ממה שאמרנו כרגע, במקרה הטוב במחצית השנייה של 2019. שוב, אנחנו נבוא מתי שתקראו לנו ובכלל.

תבואו אתם מתי שתדעו.

רק אתכם אלא גם עם גופים אחרים בממשלה. המשמעות של העניין היא שאם אני מצביע על כל מה שאתם מבקשים, הממשלה תתחלף באיזשהו שלב ואנחנו נגיע לסוף 2019, גם על פי החוק אנחנו נגיע למצב שבו יהיה כאן גוף אחר שינהל את המדינה, אולי דומה למה שיש היום ואולי לא דומה, אבל דבר אחד יישאר וזה שאני העליתי, במקום להפחית בכלים הבינוניים. אל תתווכחי אתי.

אני מבין בפוליטיקה יותר ממך. הוראת קבע היא הרבה יותר גרועה. היא מעלה מסים. מה לעשות, אני טועה.

אני באמת לא טועה. כאן אתה בטח לא טועה. אני לא הולך להצביע על העלאה. כרגע מה שאתם מבקשים בפעימה השנייה והשלישית, זאת העלאה. לא הולך להצביע על זה. אני רוצה להצביע עד ההעלאה. אפשר את שני הצווים הראשונים, אפשר את ההפחתה, את הפעימה הראשונה שהיא הפחתה, על זה אנחנו יכולים להצביע אפילו אם לא חייבים, כאשר אנחנו מודיעים שאנחנו ממשיכים את הדיאלוג. ברגע שאתם תדעו לגבי הבאים, אז אתם תבואו לכאן ואתם תאמרו שהתברר שיש הפחתה, כמו שאתם אומרים עכשיו, עם כל מה שנלווה לכלים הבטיחותיים. תבואו עם הנושא הזה לכאן אבל לא שמהיום אנחנו מאשרים. זאת תהיה העלאה. לא רוצה לאשר את זה כך. החברים גם לא מסכימים. אתה מסכים לדבר כזה? גם אם הייתי מסכים, אני לא יכול. זה שומט את הבסיס של התמריצים של תכנון לטווח ארוך. אמרתי שאם הם רוצים, הם יבואו מתי שזה יהיה ואז אנחנו נראה אם באמת מדובר בהפחתה כמו שהם אומרים. אתם רוצים להאריך את הפעימה הראשונה? אנחנו חושבים שלא נכון להאריך. אבל אפשר להציע משהו אחר. בגלל שגם אנחנו כאן קצת במבוי סתום, גם אתם בסוף לא רוצים שהוא לא יצביע על הצו הזה ויפיל אותו ותיכנס הוראת הקבע. גם אתם לא מרגישים עם זה בנוח. אנחנו לא רוצים. בגלל שסוף 2019 זה מועד לא פשוט מבחינת מה שיקרה כאן, אולי אפשר להציע שהפעימה הראשונה תוארך. הוא יצביע גם על הפעימה השנייה והשלישית. זאת אומרת, אתם מקבלים את המודל המלא.

אני מציעה את זה. לא אתה. אתם מקבלים את המודל המלא שאתם מבקשים אבל עם פעימה ראשונה לתקופה כפולה ממה שאתם מבקשים.

ממשיכים את ההטבות למשהו שהוא חובה.

אבל את ממילא נותנת את זה עד סוף 2019. אז תני את זה עד סוף 2020. רציתי לומר שאנחנו כבר הבענו בצו השני לבטל לגמרי את ה-ABS. לא חשבנו שנצטרך לתת משהו שנמצא בחובה כבר בתוך האופנוע או בתוך הרכב הדו גלגלי. כשבאנו ועשינו אתם הסכמות, אמרנו שלא לבטל את זה מ-1,700 או מ-610 לאפס אלא נעשה את זה 610 ואחר כך 250 ואחר כך אפס. לא לעשות את זה 610 ועוד פעם 610. אבל גם אתם לא יודעים איזה מערכות חדשות יהיו שעליהן יחולו ההפחתות שלכם במס. השאלה היא האם אתם ב-2019 תגלו את המערכות החדשות ותבואו ותאמרו לנו שאתם מפחיתים לא תבואו אלינו כי זו הפחתה או שאתם תגלו שיש דברים אחרים שאתם רוצים ותבואו אלינו להעלות את המיסוי ולשנות את ההרכב והוועדה תאשר כיוון שהיא הגיעה אתכם לדיל הזה כי הארכתם את הפעימה הראשונה. התחושה שלי היא שאני חושבת שחבל שנחמיץ את הרפורמה הזאת. מה אתם מציעים? אין לי הצעה כרגע. להאריך את הפעימה הראשונה אתם מסכימים? אני מבינה שזה חריג אבל כבר עשיתם את זה וגם אתם בחוסר ודאות על המערכות החדשות. אני רוצה להסביר את הסיטואציה

אתם כאילו לא עושים את מה שאנחנו מבקשים מכם, מה שהיה בהסכמה. אני יכולה להתייחס?

כל השיטה הזאת של מיסוי לפי הספקים מביאה הקלה לכלים בינוניים ורואים את זה בנתונים מאז שזה נכנס ויש שיפור מאוד משמעותי

לא מבין את כל ההתנהלות הזאת, אבל כדי לסיים את זה בטוב ולקבל מכם את ההסכמה, גם לגבי הכלים הבינוניים וגם לגבי העתיד, אנחנו נאריך את הפעימה הראשונה בעוד חצי שנה. האמת היא שאני לא בסדר.

לגבי הפעימה הראשונה, תהיה עכשיו שנה וחצי. אני באמת מרוגז. אני חושב שזה לא בסדר כל ההתנהלות הזאת עם הכלים הבינוניים. אני לא לבד כאן בוועדה. נכון שאני עכשיו נמצא לבד, אבל יש לי גם אחריות. אני אבוא מחר, יבוא אלי מיקי זוהר, יבוא אלי מיקי לוי, יבואו אלי בטענות. אני לא יכול להשאיר את זה במצב כמו שזה היה קודם. אני מקווה שעם ההעלאה הזאת שמכאן ואילך הפעימה הראשונה תהיה שנה וחצי. במשך הזמן הזה, אני סומך גם על היושרה שלכם, אתם תבואו לכאן גם לגבי הכלים הבינוניים וגם לגבי המציאות שכבר תדעו אותה במהלך 2019 ותדעו מה קורה עם אביזרי הבטיחות. יכול להיות, כמו שאתם טוענים, שבאביזרי הבטיחות תהיה הפחתה. הם טוענים, איגוד יבואני הרכב, שתהיה העלאה. הם אומרים שהם יודעים איזה אביזרים יגיעו, הם יודעים על מה מדובר. אני יודע שיתחיל הוויכוח אתכם האם בתקן האירופאי מה שנקרא לא אביזרי בטיחות שהוא חלק מהחובה שצריך לשים, ואתם תטענו כמו התקן האירופאי. לא נכנס לזה. אבל אני סומך על היושרה שלכם. אני שם את נפשי בכפי בעניין הזה ואני אאשר לכם את הצווים שביקשתם עם התוספת של החצי שנה. אתה מאריך את הפעימה הראשונה בחצי שנה.

הפעימות הבאות יבואו בהמשך לאותה חצי שנה. ולאחר דיונים שיתקיימו כאן. בהנחה ששר האוצר חותם על צו כזה. הוא מאשר לכם עכשיו את הצווים.

בהארכה של חצי שנה לפעימה הראשונה. אתם רוצים לעשות את זה בדרך של פרסום צו חדש? אם אנחנו רוצים לשנות את הצו הזה, אנחנו צריכים להוציא צו חדש שמתקן אותו. כך בכל דבר. כשאתה אומר שאתה מאשר לעוד חצי שנה, זאת הכוונה. מה זה בחתימת השר? כאשר אנחנו עושים אתכם הסכמה על צו תעריף מכס, ההסכמה היא שאתם מפרסמים את הצו הזה לפני שהוא פוקע. הוא יכול לחכות עכשיו ולא להצביע אלא להמתין ל-17 בחודש, עד ה-17 בחודש תפרסמו צו שמתקן לפי ההסכמות אליהן הגענו ואז נראה את הכול. אתם לא יכולים להתנות את זה עכשיו שאחרי שהוא יצביע, אתם תבדקו אם השר מסכים למה שהגענו אליו. כרגע אמרנו שזאת לא הסכמה וכי אנחנו צריכים לקבל אישור לדבר הזה. אמרתי הכי פתוח. יכול מאוד להיות שכן, אבל אנחנו לא יכולים להתחייב. אתם רוצים שננסה להאריך לעוד כמה שבועות את הצווים שיש עד שנתארגן על הדבר הזה, על ההסכמות? עם שני הצווים הפשוטים יותר יש לנו עד ה-17 בחודש שזה עד שבוע הבא. מתי תהיה לכם תשובה? קצת מוזר לי כל הדבר הזה. מה אתן אומרות? היא מנסה ליצור קשר עם הגורמים שיכולים לקבל את ההחלטה הזאת. את ממשרד התחבורה?

אני מרשות המסים.

לכם ברשות המסים. כבר אמרתי שאין לי אופנוע אבל לפחות אני מקבלת אדרנלין מאופנועים בדרך אחרת. אתם רוצים הפסקה בדיון? לא תהיה לי תשובה עכשיו. אתה רוצה הפסקה בדיון? לא. אני אצביע עם רביזיה. זאת בעיה?

עד ה-17 בחודש. אני לא אניח את זה במליאה עד שלא תאשר. היום היא תיתן תשובה. אם היא תיתן תשובה חיובית, אני מסיר את הרביזיה. ואז אני אניח את זה במליאה. אם לא, תפתח את הרביזיה בדיון.

אני אעשה דיון ואני אצביע כפי שנוח לי.

אני לא יודעת מה לומר. בסדר. אפשר לעשות גם משהו אחר. להצביע רק על שני הצווים הטכניים ותחליפו את הצו המרכזי לחלוטין ואז זה יבוא לכאן להצבעה. אבל דווקא הוא ההפחתה.

יש בו גם העלאה. ההעלאה נובעת רק מהשנה וחצי. אני מעריך שהוא ייתן תשובה חיובית. אתה מצביע על הארכת הפעימה הראשונה שמוארכת בחצי שנה ויתר הפעימות באות אחריה

תחזרו על זה עם תשובה.

אני הולך על האמון שזה מה שאנחנו עושים,

שנה, את הצו

את הפעימה הראשונה, ואז

אם יהיה שינוי, אנחנו נצטרך להידבר בינינו ולכן אני עושה רביזיה, שלא תעשו שום דבר חד צדדי בלי הסכמה אתנו. זה מה שאני מבקש. זה לטווח הקרוב. לטווח הארוך, אם תראו שיש כמו שהצהרת קודם, בתחילת הדיון שינויים, אנחנו בתמונה ואתם תעמדו אתנו בקשר.

מי בעד אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס'

(קביעת שיעורי מס על רכב דו גלגלי לפי קבוצות הספק ונפח מנוע)? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס'

התשע"ז-2017 (תיקון), התשע"ח-2018 (קביעת שיעורי מס על רכב דו גלגלי לפי קבוצות הספק ונפח מנוע) נתקבל. הצו אושר. אני מגיש על זה רביזיה. מי בעד אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21),

(הארכת שיטת המיסוי של רכב דו גלגלי בהתאם להספק ונפח מנוע)? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד צו תעריף המכס והפטורים

התשע"ח 2018 (הארכת שיטת המיסוי של רכב דו גלגלי בהתאם להספק ונפח מנוע)